צהריים טובים לכולם, אנחנו עוסקים היום בשלוש הצעות חוק: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 144 והוראת שעה) (החמרת הענישה בעבירות אלימות נגד קטין או חסר ישע), התשפ"ב-2021, מ/1479, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק ממשלתית, ושתי הצעות חוק פרטיות: הצעת החוק של חברנו, חבר הכנסת אופיר כץ, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140) (עונש מזערי בעבירה של תקיפה או התעללות בקטין או בחסר ישע על ידי האחראי עליו במסגרת חינוכית או טיפולית), התשפ"א 2020, פ/720/23 כ/871, והצעת חברתנו, חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות על ידי אחראי על קטין), התשפ"א-2021, פ/988/24. בפתח הדיון אני מבקש לומר לפרוטוקול את הדברים הבאים: אני מבין שנמצאים אתנו הורים של קטינים. ברוכים הבאים ותודה על הגעתכם לדיון. אני יודע שכל דיון כזה הוא לא פשוט, הוא לא קל. חשוב לי לציין שאנחנו פועלים בהתאם לכללים שנועדו למנוע חשיפת פרטים מזהים של קטינים ובכלל זה כמובן קטינים נפגעי עבירה. מכיוון שישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת והפרוטוקול והשידור יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת, אז ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינות וקטינים שיש חשש שעברו הטרדה מינית או פגיעה מינית, עבירת אלימות או עבירה של התעללות, או שיעלה דבר שיש בו לייחס על היותם נפגעי עבירה או מקשר אותם לבדיקה, טיפול או אשפוז, או שנוגע להליך פלילי המתנהל בעניינם בבית משפט, חל איסור על פרטים מזהים שלהם, ולכן החלקים הללו לא יצולמו, יוקלטו ולא יכללו פרטים מזהים בפרוטוקול הדיון.

בגלל רגישות הנושאים הצפויים לעלות בישיבה הזו אני קובע כי בהתאם לסעיף 120 לתקנון הכנסת, ככל שתהיה בקשה או יעלה צורך, יימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דוברים/דוברות, של קטינים/קטינות, או ככל שזה יידרש לבקשת משתתף אחר בישיבה אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום נזק למי שביקש זאת או לזולת. הרבה מילים נאמרו, המטרה שלנו היא מצד אחד כמובן לשמוע את כל הדוברים שבאו וטרחו ויבקשו לומר את דבריהם, מצד שני להגן או למנוע חשיפת פרטים מזהים של קטינים. אז ננהל את זה ביחד ברגישות, בשום שכל. אנא תבינו שאנחנו גם פועלים פה בהתאם לכללים שהחוק קובע, גם כמובן מתוך שותפות אתכם במאמץ להביא את הדברים ומצד שני למנוע חשיפה של פרטי הילדים. מכובדיי, אנחנו נמצאים בשילוב של הצעות שכולן עוסקות בנושא אחד. כבר קיימנו דיון בהצעת החוק של חבר הכנסת כץ. מכיוון שהיא אושרה בקריאה טרומית כבר היה בעניינה דיון בוועדה, לעומת זאת, לא התקיים דיון בהצעה הממשלתית בוועדה כי היא אושרה רק בקריאה ראשונה, וישנה הצעתה של חברת הכנסת בן ארי שמבקשת למזג את ההצעה שלה עם ההצעה הממשלתית.

הדבר הראשון שאנחנו נעשה הוא להצביע על המיזוג של ההצעה של חברת הכנסת בן ארי עם ההצעה הממשלתית. הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ איננה ממוזגת בשלב הזה על פי בקשתו. אנחנו נדון בשתי ההצעות. מכיוון שהצעת החוק של חברת הכנסת בן ארי לא עברה קריאה ראשונה, בעצם המיזוג חברת הכנסת בן ארי מסכימה לנוסח הממשלתי ושזה הנוסח שבו אנחנו דנים. אם כך, בפתח הדיון אני מציע שאנחנו נצביע על הצעת המיזוג לפי סעיף 84(ד) של הצעת חוק מ/1479 ו-פ/988/24. אני כבר אומר בפתח הדיון שאנחנו לא נצביע היום על ההצעות, רק על המיזוג. אנחנו נקיים דיון. אנחנו בהחלט נקדם את ההצעות האלה

שנסיים את העבודה עליהן בתחילת המושב ויוכלו להצביע עליהן במליאה. הוועדה תעשה את עבודתה כך שבתחילת המושב נמצה את הדיונים בהצעות האלה, בתקווה שנגיע להסכמות. אנחנו לא מצביעים היום גם מכיוון שיש עוד סוגיות שדורשות דיון וגם מכיוון שאנחנו נמצאים במהלך חודש הרמדאן ומן הראוי שלמעט נושאים שהם הכרחיים ומידיים אנחנו נמנע מהצבעות מתוך כבוד לחבר הוועדה שלנו אוסאמה סעדי. כדאי לציין שההצבעה הזו כפופה גם לאישור ועדת הכנסת אחר כך. מכיוון שמדובר במיזוג של הצעה שעברה טרומית ולא עברה ראשונה? וגם בכל מצב של מיזוג אחרי קריאה ראשונה. גם אם היינו רוצים למזג את ההצעה של חבר הכנסת אופיר כץ היינו צריכים. בסדר. אם כך, מי בעד מיזוג ההצעות? הצבעה בעד, פה אחד מיזוג הצעות החוק אושר. אושר פה-אחד.

בואו נבנה את הדיון כך: ההצעה הוותיקה מבחינת הדיון בוועדה היא הצעתו של חבר הכנסת כץ, אני אזמין אותו לפתוח. לאחר מכן חברת הכנסת בן ארי ואז ניגש להצגת הצעת החוק הממשלתית, נראה במה כל הצעות החוק מתכנסות, איפה ישנם הבדלים, נשמע כמובן את השותפים שלנו לדיון. חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני קודם כל רוצה להודות לך על ההתכנסות וקיום הדיון. במהלך כל המושב אתה הוכחת שזה נושא שהוא חשוב לך וקרוב אליך וכל פעם שפניתי לדיון, אם זה ענייני פרקליטות, תמיד עזרת, הראית נכונות ואני מודה לך על-כך. בהזדמנות זו אני מודה גם לך, חברת הכנסת בן ארי, שכיו"ר הוועדה לביטחון פנים את גם שותפה מלאה,

מסייעת, זמינה להורים שפונים עם בעיות ויישר-כוח על כך. אני התחלתי לעסוק בנושא הזה לפני כשנתיים וחצי, מאז פרשת כרמל מעודה. הלוואי שזה היה נגמר בפרשה הזו אבל זה לא. מאז הצטרפו מאות הורים למעגל הזה של קטינים שעברו התעללות, שעברו תקיפות. את ההורים האלו אני מלווה מעל שנתיים בכל הבעיות שיש להם, כמו שהזכרתי, פרקליטות,

כל מיני דברים שלא עובדים כמו שצריך. קיימנו הרבה דיונים בכנסת, יש הרבה בעיות ואני אמשיך ללוות אותם. הבטחתי להם ואני תמיד מבטיח להם שאני אעשה כל מה שאני יכול כחבר כנסת על מנת לסייע להם ושזה לא יקרה להורים נוספים, שהמעגל הזה ייעצר איפה שהוא נמצא. כשהתעמקתי בפסקי הדין בכל מקרי התעללות והתקיפות ראיתי שברוב המקרים הייתה ענישה מקילה, אפילו ענישה מבישה, ביחס למה שעשו אותן עברייניות לאותם קטינים, איזה עונשים מגוחכים הן קיבלו בסוף כשהן הגיעו לבית משפט. הכי מקומם כמובן זה העניין של עבודות השירות. אני גם לא מבין לאיזה עבודות שירות אנחנו שולחים מתעללת לגן? לעבוד בבית חולים אולי? מה תעשה אחת שהרביצה לילדים כעבודות שירות? מה בדיוק תהיה התרומה שלה? ראינו גם מקרה שבית משפט גזר על מתעללת לעשות את עבודות השירות בבית אבות. מחסר ישע אחד לחסר ישע אחר. אני לא מצליח להבין את ההיגיון בזה. למרות שמספר המקרים גדל מדי יום והנושא הכאוב הפך למכת מדינה ואני מקווה שכולם בחדר הזה מבינים שזו מכת מדינה. כל אחד מאתנו רואה כמעט כל יום איזה פוש מערוץ תקשורת אחר על התעללות,

כמעט כל יום יש מקרה של התעללות, של תקיפה, ואם את זה לא נגדיר כמכת מדינה שמצריכה טיפול שורש אז אני כבר לא יודע מה זה מכת מדינה. למרות שהשופטים בעצמם מציינים שנדרשת הכוונה מהמחוקק, הענישה נותרה מקילה ולא מייצרת הרתעה. אני אתן לכם דוגמאות על מה אני מדבר. בשנת 2018 ניתן גזר דין לסייעת בגן במודיעין אשר תועדה מצמידה לרצפה פעוט, יושבת עליו ומתבוננת באדישות במכשיר הטלפון שלה. היא שברה את ידו. היא הורשעה בתקיפת קטין לפי סעיף 368ב. גזר דינה היה 3 חודשי עבודות שירות בבית אבות ופיצוי להורים של 5,000 שקלים. גננת בהרצליה, בשנת 2017, הורשעה בהתעללות לפי סעיף 368ג לאחר שהודתה כי נהגה להכניס פעוטות שבכו לחדר חשוך עד שנרגעו ושהכתה מספר פעמים פעוטות בחוזקה בבטנם. גזר דינה היה 3 חודשים וחצי של עבודות שירות. בשנת 2017 הורשעה גננת בקריית ביאליק בסעיף 382(ב). לפי התיאור מסרטוני הווידאו הגננת תקפה מספר פעוטות אחד אחרי השני בזמן שנת הצהריים של הפעוטות. הילדים שכבו על המזרונים והגננת הסתובבה ובעטה בהם. את אחד הילדים הרימה על הידיים והטיחה למזרן בחוזקה. בהמשך חנקה עם שמיכה את אחד הפעוטות ובעטה בו. היא קיבלה 6 חודשי עבודות שירות, 4 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים ופיצוי של 5,000 שקלים לכל אחד מהפעוטות. בשנת 2020 ניתן גזר דין לסייעת מפתח תקווה שהורשעה בעבירות רבות של תקיפת קטין לפי סעיף 368ב. על פי כתב האישום היא סטרה לפעוטות, נענעה אותם בחוזקה, הכתה בהם ואחזה אותם בכוח. נגזרו עליה 8 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי של 5,000 שקלים. בשנת 2021 הורשעה מטפלת מחיפה בתקיפת 6 פעוטות לפי סעיף 368ב. היא קיבלה 9 חודשי עבודות שירות ופיצוי של 2,000 שקלים להורים. יש לי פה עוד דוגמאות, אני חושב שהמסר הועבר. העניין הוא באכיפה, שהרבה תיקים נסגרים, ולא בעונשים. אבל גם אלה שמגיעים לבית משפט נגמרים בתוצאות כאלה.

מעודה קיבלה 9.5. מעודה יש אחת, ראית כמה הקראתי עכשיו שקיבלו עבודות שירות? זה אומר לך שבית המשפט מתחיל להפנים שיש פה בעיה חמורה. השאלה אם יש נתונים. יש נתונים, אם תיתן לי להמשיך אתה תשמע נתונים. מה שהקראתי זה כדי להבין שאין פה הלימה בין חומרת המעשה ואין פה שום הרתעה. ומה שמוכיח את זה יותר זה שכמעט על כל העונשים האלה הוגשו ערעורים ע"י המתעללות. מרוב שרגילים שמקבלים כלום הן אפילו הגישו ערעור על מנת להקל בעונשים. המקרים גדלו ואי אפשר להתכחש לזה שמדובר פה במכת מדינה, כפי שאמרתי. אנחנו רואים את הנתונים של המשטרה מהיום בבוקר. ברבעון הראשון של 2022 יש עלייה של 400% בתלונות למשטרה, חבר הכנסת סעדי. אם היינו ב-20 ומשהו תיקים בשנה שעברה ברבעון הזה, עכשיו אנחנו על 96 תיקים שנפתחו. כשיש מכת מדינה המחוקק חייב לתת לבית המשפט הכוונה ברורה כך שבית המשפט יוכל להחמיר בענישה. הכוונה כזו היא הכרחית בנושא הזה כי הגענו למצב שבית המשפט בעצמו מבקש אותה. רק לפני חודש השופטת דפנה ברק-ארז, כשהתייחסה לנושא, ציינה כי צריך להעלות את רף הענישה. בתי המשפט מבקשים את זה. לכן גם השופט עמי קובו התבסס על הצעת החוק שלי בפסק דינו, אף שהיא הייתה רק הצעה ולא חקיקה גמורה. עמדת המחוקק פה היא קריטית. אנחנו יכולים להתקשקש פה על עקרון ההלימה, אבל גם כל העקרונות במסמך הייעוץ המשפטי וגם במסמך הסניגוריה בסוף משאירים פתח במצבים חריגים להשתמש בעונש מזערי כשיש לכך הצדקה, ומכת מדינה כזו זו בדיוק ההצדקה. גם המחוקק, גם בית המשפט וגם נתוני המשטרה מראים שהענישה נעשית שלא בהתאם לעקרון ההלימה. המשמעות של אמירות בית המשפט היא שהוא ממש מבקש הכוונה מהמחוקק. אי אפשר כל הזמן להגיד שאנחנו המחוקק ולא בית המשפט אבל כשבית המשפט מבקש הכוונה אתם גם כן מתנגדים. בשנת 2008 נחקק תיקון על תקיפת קשישים שגם הוחמר בו מאוד העונש המרבי וגם קבעו ענישת מינימום שלא יהיה מאסר על תנאי. חבר הכנסת יצחק לוי סבר אז שצריך לייצר נוסח מחמיר יותר וגם השוואה בעבירות כלפי פעוטות. יו"ר הוועדה הזאת ציין שיש לו הסכם לא כתוב מול נציגת משרד המשפטים, עו"ד עמית מררי, שיתקדמו בשלבים ויחמירו עוד גם בנוגע לקשישים וגם לקטינים וחסרי ישע אם יתברר שהבעיה ממשיכה להתקיים. מדובר פה על 2008, התופעה הזו היא בהיקפים הרבה יותר משמעותיים וההחמרה עכשיו ביחס לפעוטות פשוט מתבקשת מההיסטוריה החקיקתית שהייתה פה. היא מתכתבת עם המציאות וגם עם גישת דוח דורנר שכשיש הצדקות אפשר לנקוט בדרך הזו. הנוסח הממשלתי לדעתי חוטא למטרה. אנחנו רואים שמאסר על תנאי מגיע בגזרי דין לצד עבודות שירות. הגופים פה נלחמים על מתן עבודות שירות אבל איזה עבודות לתועלת הציבור יכולה לעשות מי שתוקפת חסר ישע? איך אפשר לתת למישהי שהורשעה בפגיעה בקטינים לחזור ולטפל בהם באמצעות עבודות שירות, למשל הדוגמאות שהזכרתי? זה פוגעני ואין פה שום תועלת לציבור, שזו מטרת עבודות שירות. חשוב לציין שהחוק הזה, שלי, בנוסח שאני העברתי בקריאה טרומית, עבר ברוב של 89 חברי כנסת וכמובן אפס מתנגדים.

הרוב הזה משקף את רצון הציבור להחמיר את הענישה. זה מבטא את עמדת המחוקק שאין בה לא אופוזיציה ולא קואליציה גם בימים האלו. דבר נוסף, במצב החקיקתי היום להורים אין ביטחון במסגרות ורבים מהם לא יוצאים לעבוד ונשארים עם הילדים בבית. אני מכיר את זה מקרוב, אני מדבר איתם ואני רואה את זה. זה פוגע באינטרס של המדינה גם שמעודדת הורים לצאת לעבוד. במקום שהורים יירתעו ויחששו להשאיר פעוטות בגן עלינו להרתיע את מי שלא מתאימה לעבודה עם קטינים ולאפשר להורים שקט, ובגלל זה אנחנו חייבים לעשות פה צעד חריג.

בנוגע לסוגיית הנתונים שמייצרים הצדקה להחמרות, הנתונים חשובים ורואים מנתוני המשטרה ומאמירות בתי המשפט שהמצב מסלים. העובדה שהנהלת בתי המשפט לא מעבירה נתונים לממ"מ לא יכולה לשמש סיבה שמקשה על העברת חקיקה. אדוני היושב-ראש, הגענו למצב, כפי שאמרתי, שזו מכת מדינה בסדר גודל שלא ראינו פה הרבה זמן. זה מגיע לכל בית, אם זה השכן, אם זה בן המשפחה. זה לא פוסח על אף אחד. אנחנו רואים את ההורים שמתראיינים אחרי זה, הם אמרו: ראיתי את זה כל הזמן בחדשות, לא האמנתי שזה יקרה לי, אבל זה מגיע לכל מקום. הענישה המגוחכת שיש בבתי המשפט היא פשוט בדיחה עצובה, שההורים וגם הילדים, שנושאים את הסבל, את הצלקות גם הנפשיות וגם הפיזיות, לא צוחקים ממנה. יש לנו פה את כל הכלים וכל הצדקות לכך שאנחנו צריכים לקבוע פה עונש מינימום, לכך שאנחנו צריכים לבטל את האפשרות הזאת שהעברייניות האלה שמתעללות לנו ביקר מכל יקבלו עבודות שירות. נגמר העידן אנחנו פה בשביל לשנות ונשנה את זה שמי שמתעללת ותוקפת קטין תקבל עבודות שירות. אך ורק תשב בכלא. קודם כל, אני מסכימה עם כל מה שאמרת, אין מה לחזור על זה. אני רק רוצה להגיד תודה לגלעד ואופיר

הדיון הזה והחקיקה. זה דרמטי. אתם צריכים להבין שאני הייתי פה 4 שנים, לא הסכימו לי לענישת מינימום. לא הסכימו. ניסיתי להביא לאלימות נגד צוותים רפואיים, אחיות,

יש התנגדות גורפת במשרד המשפטים לא לאפשר ענישת מינימום. ברוך-השם, בכל מה שקשור להחזקת נשק הצלחנו לעשות את זה בכנסת הזאת, העברנו את זה כי הבנו שהשופטים לא נותנים עונשים על סחר באמל"ח ונשק ובאמת הצלחנו. להבדיל, הבאנו את זה היום. אני גם רוצה לתת קרדיט לקארין אלהרר שהביאה את זה כבר בכנסת ה-23. מגיע לה על כך קרדיט כי בסוף כבר מזמן, כמו שאופיר הזכיר, היה צריך להחיל על חסר ישע רוחבית ולא נקודתית, לכל אוכלוסייה. אבל כן יש פה משהו דרמטי בהסכמה לענישת מינימום ואני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך עם הקו הזה ולתמוך בו. החוק שלי בא ואומר שאין יותר תקיפת סתם. הרי מה בעצם תקיפה אומרת? שאם אין חבלה ממשית אז בעצם זו תקיפת סתם ואז אין ענישה. מה שהחוק שלי אומר, בעצם כמו ההצעה ממשלתית, שבכל מקרה של תקיפה,

יש ענישה. זה גם הנוסח של הממשלה ולדעתי הוא נוסח מאוד-מאוד ראוי ואני באמת מקווה שנוכל להעביר אותו. אתה צודק, יש יותר היתכנות במשטרה. כשיש יותר תלונות זה אומר שהורים מרגישים יותר בנוח לפנות. תמיד הייתה אלימות בגנים, תמיד, גם כשאנחנו היינו קטנים, תמיד היה, פשוט הורים לא התלוננו כי אמרו: זה מה יש, עד שיש לנו גננת,

נהרוס לה את הפרנסה? כל מיני קשקושים. היום זה כמו בעולם ההטרדות המיניות,

שאני עוסקת בו, ככל שיש יותר תלונות זה אומר שנשים מרגישות בנוח. אותו דבר היום, הורים כבר לא מתבלבלים, הם שמים מצלמות,

הם שואלים את הילדים, את הקטנטנים. לכן עכשיו, כשכל האירוע הזה התחיל, גם במשטרה, גם אצל ההורים, הצלע האחרונה שחסרה פה זו הכנסת וזו הצלע שתסגור את האירוע הזה, את המרובע הזה של התעללות. אני אתכם, אני אתכם לאורך כל הדרך. אני עובדת מעולה עם אלונה. אנחנו נמשיך לטפל בכל האירוע, בכל תחנה, בכל מקום. אני מבטיחה לכם. אופיר יודע גם. כל דבר שצריך נעזור. במקביל, אני סומכת עליך, כי העברתי אתך כבר הרבה דברים, שנגיע למתווה מוסכם על כולם ובאמת נעזור להורים לקבל את הצדק שמגיע להם, שהכנסת תתגייס לעזור להם, להורים ולילדים שלהם. אני אתכם בכל מקרה. תודה לכם, תודה על כל העבודה שאתם עושים בשטח. תודה לחברת הכנסת בן ארי. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גם אנחנו בקריאה הטרומית, אופיר, הצבענו בעד אבל אני שואל כי העמדה העקרונית שלי היא נגד כל עניין עונשי המינימום. אני מתחיל לזהות זליגה בעניין הזה של עונשי מינימום. מירב דיברה על הצוותים הרפואיים, עכשיו גם על חסרי ישע - - - תנתק בין ההשלכות לדברים שמפריעים לך. תגיד לי בנושא הזה, האם אתה רוצה שמישהי שהרביצה לילד בגן תקבל עבודות שירות? לכן פתחתי ואמרתי שאנחנו תמכנו בחוק הזה בקריאה הטרומית, אבל בכל זאת אני אומר שהעמדה העקרונית שלנו היא נגד עונשי מינימום כי העונש הוא 7 שנים. בהחלט צריך למגר את התופעה הזו, אין חולק ולא יכולה להיות מחלוקת שאסור בתכלית האיסור וצריך להעניש במידה הראויה ובכל חומרת הדין אנשים שמבצעים עבירות כאלה, בין אם הם נגד קטנים, נגד חסרי ישע, בבית אבות, נגד זקנים, נגד כל אדם אבל במיוחד בילדים. אנחנו ראינו את המראות הקשים ולכן אנחנו תמכנו אז בעניין הזה של הכנסת המצלמות. אתה זוכר שהכנסתם את העניין הזה ואנחנו תמכנו בכל הכוח בדיוק על מנת לחשוף את כל התופעה הזאת. אני ראיתי נתונים ש-60% מהתיקים נסגרים, אולי בגלל חוסר ראיות, בגלל אולי חוסר עניין לציבור, אני לא יודע מה הסיבה, אבל 60%, כמעט יותר משני-שליש מהתיקים נסגרים, פה צריך לשאול למה ומדוע אין אכיפה ולא מעמידים לדין. אני אומר ברמת העיקרון, כאשר אתה בא ומגביל את שיקול הדעת של בית המשפט, שבודק את כל התיק ונסיבותיו, וראינו שכאשר התיקים הם באמת חמורים בית המשפט נתן גזרי דין חמורים ובצדק - - - נתן בגזר דין במקרה שהיה בתקשורת וכולם מכירים. לא הייתה להם ברירה. אני הייתי בגזר דין של כרמל מעודה והשופט שם הזכיר את הצעת החוק שצריך להחמיר בענישה. אני לא יודע אם היית. גם שופטת העליון אמרה. הם מתחננים להכוונה כי מה שיש היום לא מספיק. הם רוצים את ההכוונה הזאת מאתנו ופה אנחנו צריכים לעשות את זה. מבחינת עונשי מקסימום יש להם את כל הענישה - - - הבעיה היא לא במקסימום, הבעיה במינימום. ב-9 חודשים? אז אם יתנו 9 חודשים עבודות שירות ו-9 חודשים מאסר - - - אין הבדל בין עבודות שירות למאסר? מה, תשלח אותה לבית אבות? היא צריכה לשבת בכלא. אני אומר לך כמי שחוקק את החוק של ה-9 חודשים, אז אמרו לי: יש אנשים שמעדיפים 6 חודשים מאסר בפועל כי מקבלים שליש ומקבלים ניכוי מנהלי ואז הם נכנסים ל-3-4 חודשים.

צריך לעשות כל מעשה כדי לגדוע את המקרים האלה וכדי להחמיר את זה. לכן אמרתי שתמכנו בזה, השאלה אם זה בדיוק מה שיוביל לעניין הזה. לכן אני אבקש נתונים גם מהפרקליטות וגם מהמשטרה למה סוגרים 60% מהתיקים ומה רמת הפסיקה היום בתיקים האלה של תקיפת קטינים ותקיפת חסרי ישע, אבל ברמה העקרונית אנחנו מסכימים אתך ולכן הצבענו בעד. לפני שאני אפנה למשרד המשפטים אני רוצה לתת תמונת מצב של הדברים,

חשוב לומר שישנו מכנה משותף בין שתי הצעות החוק, הפרטית של חבר הכנסת כץ והממשלתית, של קביעת עונש מינימום, או בעצם הורדת האפשרות להשתת העונש באמצעות מאסר על תנאי. גם בהצעה הממשלתית ישנו שינוי של החקיקה הקיימת ויצירת הקבלה בין הסעיף שעוסק בפגיעה בקשיש חסר ישע לסעיף שעוסק בפגיעה בקטין חסר

כפל הענישה הזה מצוי בחוק הנוכחי רק במקרה של פגיעה ע"י

משפחה.

שהוא מופיע בהצעת החוק הממשלתית, לא בהצעת החוק של חבר הכנסת

זה הפער הגדול כרגע בין שתי ההצעות.

על עבירות של פגיעה בקטין ע"י האחראי עליו, השאלה היא באיזו דרגה ובאיזו

אז הגענו לפה ולא כל כך ידענו איך זה פועל בארץ, יש לנו תינוק קטן,

חודשים, איפה שמים אותו. הבנו שיש מעונות, יש מעון פרטי ויש מעון של המדינה. הלכנו לאיפה שצריך, הגענו למטפלת פרטית בסופו של

"למה טלטלת חזק?" "כי הוא בכה ולא הפסיק לבכות. נתתי לו מוצץ והוא לא נרגע. הילדים האחרים בכו ואני הייתי לבד ולא היה מה לעשות. אני טלטלתי אותו חזק כדי שאוכל לטפל בילדים האחרים ואז פתאום נהיה דבר כזה. אחרי זה הוא היה על הרצפה ואחרי שראיתי שפתאום הוא הפסיק לנשום הרמתי

היום הכול מאוד קשה. מדברים עלינו, אבל תחשבו על הבן שלי. הכול מלחמה בחיים שלו.

היינו שבוע לפני בטיפת חלב, הם אמרו לנו שהוא מתפתח בצורה טובה מאוד לגילו, חצי שעה אתה ועד היום אין לו חיים, אין לו עתיד. אז לנו

אני חושב שכשמדברים על עבודות שירות היא עשתה 6 חודשי עבודות שירות,

5 שנים עברו, כל יום זו מלחמה עבורנו.

יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי להגן על הילדים

תודה. אנחנו מאחלים לכם שיהיה לכם את הכוח להעניק לבן את כל מה שאתם יכולים והלוואי ובאמת המערכות של המדינה תעמודנה לצדכם במאבק היומיומי הזה לשפר את מצבו. אפשר, אדוני? אני גם משתתף בכאב שלכם. באמת זה כאב של כולנו ואני פה לא מבדיל בין ילד ערבי לילד יהודי. גם אצלנו היו מעונות וגנים שהיו התעללויות גם בקרב ילדים קטינים ערבים ובאמת הכאב הוא כאב של כולם. רציתי לשאול האם אתם הייתם בבית משפט, העדתם, שמעו אתכם בתור נפגעים, הפרקליטות?

שמעו אותנו בגזר הדין. בגזר הדין דיברנו. לא. אנחנו לא חלק מהתיק. אנחנו לא הנפגעים, אנחנו ההורים. רפאל: היינו בכל הדיונים והם אמרו מההתחלה ועד הסוף: אתם לא מדברים, זה לא הסיפור שלכם היום, זה בין הפרקליטות והבן הזה. עד הסוף. אבל הבן הוא קטין, אתם האפוטרופוס.

שילמנו גם לעורך דין, שילמנו 40,000 שקל. אתם צוחקים, אבל עולה חדש שלא עבד, שהיה שנתיים בבתי חולים מהבוקר עד הלילה בלי לעבוד, למצוא 40,000 שקל כדי שיהיה צדק, רק צדק זה היה מאוד קשה. אבל אתם צריכים לשנות את זה. זה לא הגיוני מה שקורה עד עכשיו. זו העבודה שלכם. תודה, רפאל. שאלה לפרקליטות: אין להם מעמד בתור נפגעים, גם אם הם לא הנפגעים הישירים אבל הם ההורים והאפוטרופוס הטבעי של הקטין? בטיעון של העונש בוודאי שכן. לא, הם אמרו שלא שמעו אותם. המשטרה שמעה אותנו בחקירה.

בבית משפט? בבית משפט לא. רפאל: עברנו חקירה, אחרי המילים האלה שהיא אמרה, כדי לדעת אם זה לא היה אנחנו. איתמר, התייחסות לשאלה של חבר הכנסת סעדי לגבי זכות הטיעון לעונש. אני כמובן שומע את הדברים הקשים. לגבי השאלה, אין לי מספר תיק אפילו,

אני לא יכול להתייחס לתיק הספציפי. אבל ברמת חוק נפגעי זכויות עבירה. בחוק נפגעי זכויות עבירה אפשר כמובן להביע עמדה לגבי ההסדר. אין היום בתיקים כאלה, כמו בתיקים אחרים, זכות להביע בפני בית המשפט. אין היום זכות כזו. יש זכות להתנגד מול הפרקליטות כמובן ויש כמובן - - - עשינו את זה אבל זה לא - - - בשלב העונש, ראיות לעונש - - - זו השאלה. בשלב הטיעון לעונש אין זכות לנפגעי עבירה להביע - - - בדרך כלל מעידים בטיעון לעונש. אני מבין שזה מה שהיה. מכובדיי, הוועדה הזו עוסקת בנושא נפגעי זכויות. אנחנו כבר קיימנו מספר דיונים בהצעות חוק שנוגעות לנפגעי עבירה. ישנן מספר הצעות שעברו קריאה טרומית, ביניהן הצעה שלי. אנחנו בהחלט מתכוונים להמשיך ולעסוק בנושא של זכויות נפגעי עבירה בתוך ההליך. גם בהצעת חוק היסוד שהונחה ע"י הממשלה ועברה קריאה ראשונה ישנו סעיף שעוסק בזכויות חוקתיות של נפגעי עבירה. סוגיה גדולה. אני גם רוצה לומר שאנחנו בדיון מעקב שגם הוא התקיים ביוזמה של חבר הכנסת כץ יחד עם חברי כנסת נוספים. ברור לנו שישנה קשת של מהלכים שצריך לעסוק בהם בהקשר של אלימות כלפי קטינים במסגרות. עמדנו על עניין סוגיית האזנות הסתר, שכרגע ההסדר הקיים נראה כלא מתכתב עם המצב הראוי, שרק כאשר אמצעי המעקב הוא על גופו של הקטין ולא בתיקו של ילדים. יש קשת רחבה של סוגיות, לא כל הסוגיות חקיקתיות. כמות המפקחים שעוברים בין גני הילדים ובודקים את המצלמות היא לא מספקת. התופעה הזו אינה תופעה שתוכרע או תצומצם ע"י תיקון חקיקה אחד, זה עניין מערכתי, וצריך לזכור שזה עניין מערכתי שמחייב מהלך של מגוון צעדים. אני לא יודע, חבר הכנסת כץ, חברת הכנסת בן ארי, אם הוקם בזמנו צוות ממשלתי שבחן את הסוגיה הזאת בצורה רוחבית והמליץ על צעדים - - - לא, אני לא מכירה את זה. גם בכנסת ה-20 לא היה. בוועדה הקודמת היושב-ראש הציע בעצמו את הרעיון.

זה אומר שאני עקבי, אני חוזר על אותם דברים, אני רק לא זוכר את מה שכבר ביקשתי. אבל אין ספק שיש פה תופעה שהיא תופעה מערכתית, שהיא לא קשורה רק בתיקון חקיקה. זה עניין של אכיפה, זה עניין של פיקוח וזה גם עניין של ענישה. אני אבקש מכם התייחסות. האמת שאנחנו ציפינו לאיזה מכתב אחרי הוועדה הקודמת. בסדר גמור, אז אנחנו נחזור לעניין הזה ונמליץ על הקמת ועדה, בין אם מרוכזת ע"י משרד המשפטים, בין אם ועדה משותפת שלכם, של משרד החינוך ושל משרד התמ"ת, כי הוא עדיין משרד המעונות. אני חוזר על מה שאמרתי, צריך לטפל בחקיקה הזו ונטפל בה, אבל הסיפור הוא הרבה יותר רב-זרועי ומערכתי. משרד המשפטים, ההצעה הממשלתית, בבקשה. כפי שנאמר קודם, ההצעה הממשלתית מבקשת שני תיקונים: התיקון הראשון הוא קביעת נסיבה מחמירה בעבירת התקיפה שהיא במדרג הנמוך ביותר מבין עבירות התקיפה. נסיבה מחמירה במקרה שבו התקיפה מבוצעת ע"י אחראי על קטין שאינו בן משפחה שלו,

כלומר 4 שנות מאסר,

העבירה היום היא עבירה כללית של תקיפה, בלי לתייג את מערכת היחסים המורכבת בין תוקף הקטין, שהוא אחראי עליו, לבין הקטין

אני כן אציין כבר עכשיו שקביעת עונש מזערי זה משהו שהוא חריג. ועדת דורנר התייחסה לזה והממשלה אימצה את מסקנותיה בשנת 2015. העונשים המזעריים הקיימים היום בחוק העונשין הם לרוב עונשים מזעריים שקיימים לפני המלצות ועדת

שאנחנו לא רוצים שיקבעו

אגב, אני חוזרת על מה שגם נאמר בדוח דורנר, זה כן פוגע בשיקול הדעת השיפוטי, נעשה תיקון לגבי הבניית שיקול הדעת בכלל בחוק

אני רוצה להבין מה עומד מאחורי תיקון החלק השני שמתייחס לתקיפת סתם. זה שלא הגיוני להטיל שם כפל ענישה על הורה ולא להטיל את כפל הענישה הזה על

נכון. בסדר גמור.

שההצעה שלכם היא שבתקיפה שבה אין חבלה תהיה הכפלה של הענישה המרבית בלי ענישת מינימום ובמקרה של תקיפה שיש בה

בסופו של דבר,

זה קטין ופה זה קשיש אבל זה אותו סימן, זו אותה משפחה של עבירות או נסיבות מה עומד מאחורי הנושא של הוראת שעה אם יש

הרי זה מתחיל שם, זה לא רק בתי המשפט,

תכף נשמע את

ברשותכם, אני רוצה להשלים שתי נקודות. נקודה ראשונה היא לגבי העונש המזערי בתקיפת קשיש. כמו שאמרתי,

ובכל זאת ועל אף ההמלצות האלה אנחנו חורגים

אני לא מקלה ראש אבל גם, כמו שאמר חבר הכנסת סעדי, עבודות שירות הן לא הקלה.

הן נחשבות מאסר לכל דבר. לא סתם בוצע - - - איזה מאסר לכל דבר? באמת.

זה לא במסגרת החקיקה הזו. זו שאלה אחרת שלא קשורה כבר לחוק העונשין. נכון אבל היא כן צריכה להעסיק אותנו כמחוקקים. ומה עם הרתעה?

זה אותו נוסח שיש כאן.

העבירות.

הן לפני דוח דורנר. עבירת נשק ועבירת יידוי אבנים, שפג תוקפן,

וגם בניסיון של רצח קטין וחטיפה.

אתם יודעים את זה. כתוב את המשפט "ועונש זה בלבד".

אם עבירות נשק וזריקת אבנים הוכרו כמכת מדינה, כולם ידעו שזו מכת מדינה ולכן עשו את המינימום אנחנו מסכימים

דבר נוסף שקרה זה תיקון 113 לחוק העונשין שבעצם מבנה את שיקול הדעת בענישה וקובע שבתי משפט, בעת מתן גזר הדין, צריכים לקבוע את מתחם העונש בהתאם לסטנדרטים שקבע המחוקק. אז בלי להביע שום עמדה על

לנסיבות ולא רק לראות את הסעיפים ומה העונש הסופי. לכל מקרה יש נסיבות. אפשר לבדוק את זה גם מול הפרקליטות. הנסיבות הן שככל שזה יותר בתקשורת רף הענישה

ות המדינה או להנהלת בתי המשפט או לשירות בתי

אני מתקשה להבין איך הנושא הזה הוא לא העדיפות הראשונה של מערכות הענישה והשפיטה במדינת ישראל, כי באמת אני לא מבין איך אפשר לקיים

שלחנו אותם לעשות שיעורי בית וקיבלנו טבלאות שהיועצים המשפטיים של ועדת החוקה היו צריכים להפגין את המיומנות שלהם באקסל. התשובה היא

במרבית התיקים, בוודאי הבינוניים אני נאלץ לעשות דרגות לדברים האלה, שיסלחו לי, אני לא רוצה שתשתמע איזו הקלה אבל לכל מעשה רע יש דרגות

התופעה הזו מעסיקה אותנו בשנים האחרונות בעוצמה הולכת וגדלה, יכול להיות, כדרך אגב, שהיא תמיד הייתה קיימת והמודעות גדלה והמצלמות,

ב-5 מקרים התחייבות להימנע מעבירה, ב-3 מקרים צו מבחן זה לא מצטבר ב-2 צו שירות לתועלת הציבור וב-10 מקרים גם נפסקו פיצויים. נשמע שזה לא נפרד, משהו

איך אתה יודע להרגיש פחות אם אין לכם נתונים?

לכן אמרתי ליושב-ראש שבמקום לדבר באוויר אנחנו נעביר דברים ברורים יותר. מה זאת אומרת "לדבר אוויר"?

יושבים על זה כמה ימים לפני,

שהפרקליטות ביוזמתה לא מוכנה לקבל מציאות של אי גזירת מאסר מבחינת ההסדרים ומבחינת הדרישה, וגם בתי המשפט ממילא, ברגע שהם בטריטוריה של 368, הם בכלל לא שם. אבל אין לנו את הנתונים,

בסדר?

אני כמובן אעביר את הדברים לממונים עלי, לפרקליט המדינה ולמעלה מכך. אני רק אגיד שלפעמים גם התיקים האלה, כמו למשל אם היו שואלים אותי אותו דבר על תיקי עבירות מין,

אני לא קובע פה שום עמדה, אני רוצה להבין את העמדה שלכם. אני כן חושב שהדברים קשורים. במקום שבו המחוקק בא ואומר: הרשות המבצעת,

זה מה שהולך להיות ויהיו יותר האזנות שבסוף לא יוגדרו כהאזנות סתר. אתם הולכים להרבה מאוד תיקים בנושא הזה. גבשו מדיניות,

תאמרו מה דעתכם בעניין. עו"ד אשל, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אני קודם כל אתחיל באמירה קטנה, אני חושבת שהדוגמה שניתנה ע"י הפרקליטות של

אני לא יודעת איך אפשר להכיל את זה. המועצה לשלום הילד במהלך השנים כמו שאדוני אמר, צריך לפעול בכל החזיתות קידמה את חוק הפיקוח,

וכמובן גם ניסחנו את הצעת החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי להחמרת

שהיום יש לקונה אדירה בחוק היום אם עובר אורח נתן סטירה לאדם שהוא לא מכיר הוא מואשם באותו סעיף עבירה כמו גננת שהטיחה למזרון את אחד מהילדים - - - זה המרכיב

גם בהצעה הממשלתית וגם בהצעה של חבר הכנסת כץ, ענישת המינימום, חובת הטלת המאסר, כן עבודות שירות, לא עבודות שירות, חלה רק על סיטואציה של אחראי שאיננו

למעשה הנזק עולה על התועלת. אני לא אוותר לך. בתור הגוף המוביל היום שעוסק

האם אתם חושבים שבנושא הזה ראוי לעשות את החריג לדוח דורנר? אדוני מכיר את הצעת החוק שלנו,

אבל אני כן אומר שאין לנו התנגדות לענישת מינימום כל זמן שהיא לא יוצרת הבחנה.

סנגוריה ציבורית, עמדתכם. אני לא אחזור על כל הנימוקים העקרוניים נגד ענישת מינימום, אני מניח שהיושב-ראש מכיר אותם היטב,

לצערי, אני לא יודע אם אני צעיר,

אבל כבר יש לי ניסיון בדיונים האלה של החמרות הענישה, ולכל אורך השנים תמיד כשאני אומר את הטיעון הזה

לכן הקריאה שלי כאן היא קריאה קצת מייאשת במובן הזה שלדבר שאתם תעשו פה לגבי ענישת המינימום לא יהיה אפקט על התוצאה הרצויה של הפחתת התופעה. אני אומר את זה בצער

לא, מעל 10 שנים אין כי גם העונש המרבי של העבירה הוא לא מעל 10 שנים אז בוודאי שאי אפשר להגיע למעל 10 שנים. אבל אם יש כמה עבירות ביחד. כשאני מסתכל על העונשים שהוטלו - - - אני אשמח לקבל את המידע הזה, אני לא נתקלתי בכל כך הרבה שנכנסו

מה שאתה מכיר מהשנה האחרונה זה בגלל מאבק ציבורי,

אני ממש לא כופר בכך ואני באמת חושב שיש חשיבות לשיח הציבורי הזה. זה חשוב שנדבר על ענישה וזה חשוב גם שאם

יותר מדברים עם הגננות,

המצלמות נכנסו. זה ברור שזה הסיפור שגרם לעלייה במספר התלונות. אני רוצה להאמין באמת שמבחינה חברתית אנחנו במקום אחר ממה שהיינו בו. עו"ד שרון, אבל זה לא מאוד משנה. הדיון הוא לא אם כן יש עלייה או אין עלייה. לפתחה של המדינה כגורם התובע בהליך הפלילי מתגלגלים הרבה יותר מקרים

לצורך העניין, גם העבירה של תקיפה שגורמת חבלה של ממש המונח

אבל

אבל דבר אחד שאנחנו יודעים זה שהמציאות שמתנהלת עד היום לא יכולה להימשך והיא הוכחה לכישלון. כ-400% עלייה בחקירות התעללות מדברים בעד עצמם. ואני מבטיחה לך שתהיה עלייה בכתבי אישום כי אנחנו עושים עבודה מאוד-מאוד יסודית,

אז אל תדברו אתנו פה על זכויות הנאשמים וההשפעה ההרסנית של מאסר

ובפרקליטות המדינה זכינו באמת לאוזן קשבת ונפש חפצה. זה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם, על מדיניות ועל ועדה שביקשנו. השופטים החלו במגמת החמרת ענישה וסיימו את התופעה של דלתיים סגורות,

אז מה האמירה כאן שאפשר להתעלל בילד ואחר כך לקבל 4 חודשי עבודות שירות? זמנים קיצוניים דורשים פתרונות קיצוניים.

גם מבקשת לא להתרשם ולהתבשם ממגמת ההחמרה שיש עכשיו בשנה האחרונה כי היא תוצר של עבודה מאוד-מאוד קשה של חלק מהנוכחים כאן בחדר. ואם שנה הבאה נאבד את המומנטום ויהיה פחות רעש יחזרו בדיוק

זה ברור לנו.

שאנחנו לא נראה אותם ברחוב חודשיים אחרי זה וההורים עם ילדים עם טריגרים ופוסט-טראומה צריכים להתחבא ברחובות.

אני בהחלט מעריך גם את הדברים

לא קובעים כרגע מסמרות בתוצאה הסופית אבל חשוב גם מבחינת המסר שלכם לציבור ההורים וגם התחושה שלכם כלפי המאבק שלכם אפשר להתאכזב מזה שהממשלה לא מציעה לאמץ את כל ההצעה של חבר הכנסת כץ ושלכם לעניין עבודות השירות,

כמו שאתם אמרתם, עבודות שירות זה לא דבר של מה בכך. אדם נושא הרשעה פלילית,

אדם מאבד את עבודתו השוטפת. זה לא שיש היום המון עבירות שאין בהם עבודות שירות ופה אומרים: זה לא מספיק חמור. אין את זה בחוק העונשין,

לכן חשוב לי לומר, אני לא יודע בסופו של דבר מה תהיה התוצאה הסופית, היא מוכרעת גם בוועדה וגם

אנחנו נמשיך את הדיון הזה. בעיניי התשובה של פרקליט המדינה לגבי הנכונות

יש סיטואציה ייחודית, יש מאפיינים ייחודיים. אם כדרך אגב היו שוקדים על התיקים האלה גם מבחינה מחקרית היו מגלים שקווי הדמיון בין המקרים השונים הם הרבה יותר גדולים מקווי השוני. אין מערכת שיושבת וחוקרת את העניינים האלה ובודקת . היה אפשר לחשוב שתהיה זרוע מחקרית לגורמי התביעה במדינת ישראל שבדיוק בזה היא

מנהלת לזהות יהודית.

לי. ההמלצה הראשונה של דוח דורנר שלא אומצה,

היא להקים יחידת מחקר בדיוק בתחום הזה,

לשבת.

אולי באשמתנו, אבל יש עוד פער בין הנוסח הממשלתי לנוסח

נכון, אנחנו כוללים שם גם עניין נפשי,

בהקשר סעיף 368ג,

העבירה בהצעה של חבר הכנסת כץ היא העבירה

בבקשה. לשמוע אותה שוב רק רציתי להעיר לגבי הטענה שעלתה שנוצרת אמרה שהתעללות של בן משפחה היא פחות חמורה כתוצאה מכך שאין שם עונש מזערי ואולי נכון שאלו יהיו שיקולים שבית המשפט יתייחס אליהם ולצאת מהעונש

נכון, יש פה התעללות או חבלות כאלה ואחרות, אבל בסוף המטרה היא לא קשר שמנתקים, זה קשר שאנחנו רוצים לשקם ולא בן-אדם ששיש אתו קשר חד-פעמי וזהו,

כל פעם אנחנו יוצרים איזה טלאי ואז אנחנו מגלים פער וסוגרים אותו.

שייווצרו לכם שם עוד פערים אם תעשו את זה. אני רק לא רוצה לצאת יותר קטגור מהקטגור.

בדיוק.

זה גם לא טלאי. זו ההגדרה של אחראי

ההבחנה הזו מאוד מוזרה, אבל נדבר על כך בפעם הבאה. חבר הכנסת כץ, סיכום שלך. אדוני היושב-ראש, לסיכום, קודם כל לגבי דוח דורנר, גם שם מצוין שאם יש מקרים חריגים לגבי ענישה מזערית אז כן, כמובן יש נתונים והצדקות אבל גם שם זה מופיע. יחד עם זאת אני אומר שזה דוח ואנחנו פה המחוקקים. הדוח נחקק בשנה מסוימת זה בסדר,

אימצו את זה, אבל זו לא התורה. אם יש מציאות אחרת לאחר שהדוח נכתב ואימצו אותו אז עדיין כמחוקקים אנחנו יכולים וצריכים לשנות את זה. אולי נכון לבדוק את זה עוד פעם? לא להגיד שהוא בטל. כל עוד אין משהו שמבטל - - - זה לא חוק, זה דוח. אנחנו המחוקקים. עד כמה שאני יודע, אם אנחנו מחוקקים זה מעל הדוח. זה דוח של ועדה ממשלתית.

אבל היא הייתה בשנה מסוימת ואם המציאות השתנתה אנחנו רשאים, יכולים וצריכים לשנות. אני קורא מפה גם לבתי המשפט כפי שהזכרתי הם כבר ציינו את זה בגזרי דין ואני אומר להם לשים לב למה שקורה בדיונים פה, לשים לב למה שאנחנו אומרים, לשים לב לתהליך ולקחת את זה לתשומת ליבם, שישימו לב מה קורה בכנסת ישראל ומה המטרות שלנו. אנחנו צריכים למגר את התופעה הזאת. אנחנו כן צריכים ליצור גם ענישה הולמת. אנחנו צריכים ליצור הרתעה. אנחנו כחברה לא יכולים להכיל את זה. נאמרה פה אמירה ברורה של נבחרי הציבור ברוב של 89 חברי כנסת שהצביעו בעד הנוסח שלי בלי עבודות השירות. זו אמירה שרצון הציבור הוא להחמיר את הענישה ולמגר את התופעה הזו. אני חושב שאנחנו צריכים לקיים את זה, למגר את זה באמצעות חקיקה ולא באמצעות נוהל, אדוני היושב-ראש, זה הדבר הנכון והראוי לעשות. תודה לך. מכובדיי, תודה לכולם. אנחנו נמשיך את הדיון. רמדאן כרים, חג פסח שמח לכולם.